בוקר טוב, היום 30 במאי 2022, כ"ט אייר התשפ"ב. אנו מתחילים את דיוני הוועדה. אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הסעף הראשון על סדר-היום: